אנחנו ממשיכים בדיונים הנובעים מתוך מסקנות הביניים או דו"ח

אם בדיון הקודם עסקנו בלב הבעיה, לפחות מבחינה מספרית, מבחינת אחוזי התמותה, שהוא בתי האבות ובעיקר בתי האבות הסיעודיים. אנחנו עכשיו בדיון שאמור לגעת בלב הפתרון, לב הפתרון הוא קטיעת שרשרת ההדבקה ומערך החקירות האפידמיולוגיות. נעלה בהמשך את מפקדת אלון שאתמול